בוקר טוב לכולם.

בפרקטיקות הנהוגות בגידול חזירים וחזירות בישראל. קצת היסטוריה למי שלא מכיר, למרות שנראה לי שכל מי שבזום כבר מכיר ובקי בסוגיה. בשנת 2012 החליט משרד החקלאות למנות וטרינר שאחראי על כל תחום החזירים בישראל. בעקבות ההחלטה הזו, התפרסמו לראשונה על ידי משרד החקלאות הנחיות להחזקת חזירים לצרכים חקלאיים. בשנת 2014 התקיים דיון בוועדת החינוך והתרבות בנושא הפיכת ההנחיות להחזקת חזירים לצרכים חקלאיים לתקנות, ובעקבות הדיון הזה הגיש משרד החקלאות ב-2014 תקנות לאישור ועדת החינוך של הכנסת, שהיו מבוססות על הנהלים שנקבעו. התקנות האלה נכנסו לתוקף בשנת 2015. התקנות שנכנסו לתוקף שיפרו את רווחת החזירים והחזירות, אבל כן אפשרו את המשך הפרקטיקות הידועות גם של ריסון חזירות אימהות ופעולות השחתה, כמו שקוראים להן בשפה הנקייה בחזירונים בני מספר ימים. בתקנות שאושרו נקבע בסעיף 31 כך: תוך שנתיים מיום תחילתן של תקנות אלה, ידווח שר החקלאות ופיתוח הכפר לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת על תוצאות מחקרים שערך משרדו, במטרה לבחון חלופות שימנעו את הצורך בפעולות הריסון, קיטום הזנבות, קיטום ושיוף הניבים והסירוס לפי תקנות אלה. ביוני 2017 דיווח בכתב משרד החקלאות לוועדת החינוך והתרבות של הכנסת על התקדמות ועל תוצאות ביניים של מחקר שנערך בהתאם לסעיף 31 בתקנות, והיום אנחנו נמצאים שלוש שנים וחצי אחרי הדיווח של משרד החקלאות על ההתקדמות ועל תוצאות הביניים של המחקר, אבל מאז לא קרה בעצם דבר. אנחנו מבקשים היום להבין מה התקדם מאז ומה עשה משרד החקלאות על מנת לקדם חלופות לפעולות הפולשניות, המכאיבות וגורמות סבל לחזירים ולחזירות בתהליך הגידול שלהם. בשביל להיכנס לאווירה, אני מציעה שנראה סרטון קצר, שמדגים את הפרקטיקה שמבוצעת בחזירים ובחזירות. (הצגת סרטון.) ליאת,

ריסון וסירוס? בסרטון שלי שהעברתי יש גם ריסון וגם סירוס,

אני מכריזה על 10 דקות הפסקה, בואו נטפל בדבר הזה.

בהתאם לתוצאות המחקרים שהוגשו למשרד

אני חייבת להגיד לא רק בארץ, גם בעולם. זאת אחת הפרקטיקות הקשות ביותר שאני חושבת שיש בתעשיית משק החי.

שידוע שחזירים הם חיה מאוד אינטליגנטית, אומרים שהאינטליגנציה שלהם כמו של ילד בן

התוצאות של המחקר שאני אראה היום מומנו על ידי המדען הראשי של משרד החקלאות.

אני ארצה לפתוח באיזה שהן חדשות טובות,

כשלוקחים בעל חיים שבצורה הטבעית שלו חי בקבוצה שהיא

שאינם מכירים זה את זה בקבוצות חדשות בחלק מהמקרים.

בטבע, חזירים כמו במשפחה? סך הכול החזיר המבוית דומה מאוד לחזיר הבר, ואם אנחנו מסתכלים איך חזירי בר חיים בטבע או

מדובר על

יש חזירות בתא הזרעה, שהיום הוא כפול בגודלו ממה שהיה,

לאחר מכן, עד 14

בגיל שלושה ימים עד גיל שבוע ניתן לעשות את הפעולות האלה,

יש פעולות

קיטום זנב וסירוס כירורגי, כשלא תמיד ניתנת להם העשרה סביבתית, שהיא משמעותית בכל השלבים. אני אתחיל ממה שראינו בריסון

בדקנו במחקר מה קורה כשמקצרים את זמן הריסון. חשוב להגיד שבדקנו קיצור של משלושה ימים ועד הסוף,

ארבעה ימים, חמישה ימים, ועד ריסון מלא של כל תקופת ההמלטה. אפשר לראות שעל כל יום ריסון נוסף של

7 גור חי לשגר בממוצע. יש גם מחקר שאומר כמה גורים מתו בכלל בלי ריסון?

ולכן הייתה פשרה על השלושה

שוב, באחוזים יש לנו פחות גורים שהגיעו ליום האחרון מכל סיבות התמותה שהן, לא בהכרח מעיכה. דבר נוסף שראינו מבחינת עלייה במשקל,

אפשר לראות שאם מסתכלים על משקל לשגר, כשמרסנים את החזירות פחות ימים, מה

גם בחזירות וגם בגורים שלהן באופן כללי המגמה היא שיש נטייה לפחות טיפולים רפואיים בחזירות שמרוסנות זמן קצר יותר וכנ"ל בגורים שלהן. יש פחות טיפולים

אם נסתכל רגע למה בכלל החזירים נושכים אחד את השני,

ההתנהגות הטבעית של חזיר היא נבירה וחקירה. הם עושים מניפולציה עם הפה לכל דבר שהם רואים.

וברגע שלא נותנים להם

ניתן לעשות סלקציה גנטית לזכרים ללא ריח, אבל כל העולם עובד על זה, ואין היום באמת משהו מספיק טוב שניתן לעשותו. מה שעושים בחלק מהמקומות, באירופה לדוגמה, זה מיון בשר ללא ריח, כלומר יש אדם שתפקידו בבית המכירה לעבור עם להביור על הבשר ולהריח מה קורה כשהוא מתחמם, והאם הריח קיים או לא. מה זאת אומרת להביור? כשהחזיר עוד חי? לא לא, בבית המכירה אחרי ששוחטים על הבשר עצמו. אף אחד לא שורף חזיר חיים, אני מקווה.

בקטנה... האלטרנטיבה השנייה היא סירוס אימונולוגי, שזה מה שאנחנו השתמשנו בו במחקר. יש תכשיר מסחרי שנקרא אימפרוואק, שגורם ליצירת נוגדנים כנגד GNRH, שזה הורמון שאחראי על פוריות.

לא ניכנס לזה, אבל המטרה שלו היא דחיית הבגרות המינית, כך שברגע השחיטה, החזירים יהיו לפני בגרות מינית והריח הזה בבשר לא יצטבר. זה בזריקה? כן, מדובר בשתי זריקות שמבוצעות כמו מתן חיסון. אם נסתכל מבחינת התוצאות של מה שראינו, יש כאן שתי תמונות שממחישות די יפה את התוצאות המספריות. בצד שמאל אפשר לראות קבוצה של חזירים שלא עברו פעולות השחתה וקיבלו העשרה סביבתית אפשר לראות שיש קבוצה שהיא הומוגנית, חזירים שהם פחות או יותר באותו גודל, נראים גדולים וחזקים. לעומת זאת בצד ימין אפשר לראות קבוצה שעברה פעולות השחתה ולא קיבלה העשרה סביבתית אנחנו רואים שיש לנו קבוצה מאוד הטרוגנית,

חזירונים גם שהם מאוד קטנים וחלשים ביחס לשאר ויש סיכוי טוב שהם לא ישרדו. בסך הכול באופן כללי מהעולם אנחנו יודעים שככל שהקבוצה היא יותר הומוגנית, סיכויי השרידות שלה כקבוצה הם גדולים יותר. איזו העשרה סביבתית נותנים להם? שאלה מצוינת. בעיקרון, כדי שההעשרה הסביבתית באמת תספק את כל תנאי החזיר, היא צריכה לאפשר מניפולציה בפה, זאת אומרת: משהו שמשתנה, לא כדור פלסטיק או שרשרת; זה צריך לאפשר את נבירה, את תנועת החיפוש בקרקע. מה שהם עושים בדרך כלל בבוץ. כן, זה צריך להיות לעיס, משתנה בצורה שלו. קש, כמובן שהיא האופציה הטובה ביותר. אי-אפשר לתת קש כרפד בישראל ברצפת טפחות אם אני לא טועה בדיון ב-2014 זאת הייתה החלטה של משרד הפנים, שזה פוגע בתשתיות הביוב, אבל אני לא נכנסת לשיקולים המשפטיים. למה הם חייבים להיות על רצפת טפחות? כרגע הרצפה שקיימת בהרבה מהמשקים היא רצפת טפחות זאת גם הפרקטיקה בעולם, אנחנו לא מיוחדים בזה. כדי שיהיה קל והצואה והשתן פשוט ירדו למטה ולא יצטרכו לנקות. גם אני גידלתי פעם על טפחות. אני לא מדבר על חזירים,

היום כמעט שזה לא קיים, אבל פעם זה היה מאוד פופולרי. פשוט מפנים את הזבל. גם מה שאתה אומר, תלוי איפה, באיזה משק. יש עדיין משקים, שהם מגדלים את העגלים על טפחות. היום בקיבוץ להב נותנים בזמן הגמילה נייר גרוס, שהוא תחליף מצוין לקש, ואפשר לתת אותו מבחינת - - - משרד הפנים לא הביע התנגדות? תמחקו מהפרוטוקול. אני רק רוצה להדגיש, שבמשך ארבעה חודשים שנעשתה חקירה סמויה בלהב, לא היו אמצעי העשרה, כולל לא קש, לא נייר גרוס וכו'. בכל מקרה, אצלנו במחקר הם שיתפו פעולה באופן מדהים. יש מצלמות נסתרות. לא אכנס לזה, אני אציג את המדע. סך הכול מבחינת העלייה במשק, אפשר לראות פה איזושהי אנליזה סטטיסטית שאני לא אכנס אליה, אבל רואים בצד שמאל בשחור שיש קבוצה שעוברת את כל פעולות ההשחתה ולא מקבלת העשרה סביבתית ממוצע לחזיר בשחיטה זה 97 ק"ג, הפרש בין משקל שחיטה למשקל לידה; וכשאנחנו מסתכלים על מה שמופיע בירוק, קבוצה שקיבלה העשרה סביבתית ולא עברה בכלל פעולות השחתה אנחנו רואים כמעט 6.5 ק"ג יותר לחזיר בשחיטה, זאת אומרת: סך כול משקל השחיטה שלהם עולה. בכחול אפשר לראות שכאשר עדיין מבצעים את קיטום השיניים והזנב, אבל לא מבצעים את הסירוס יש 3 ק"ג יותר לחזיר בממוצע. מה זה 2 האפור? 2 זה אותה קבוצה, כמו קבוצה אחת, כל פעולות ההשחתה, רק בתוספת של העשרה סביבתית, ואפשר לראות שמבחינת המשקל זה לא שינה. מבחינת העלייה בשרידות, זאת טבלה שאפשר לראות בה קצת את המספרים. באופן כללי, שמרנו על התנאים במחקר, שהם תנאים בדיוק כמו התקנות, זאת אומרת הצפיפות המותרת על פי התקנות. יכול להיות שזה לא משקף מה היה קורה במידה וזה לא היה עומד בתקנות. אפשר לראות כאן שוב את הקבוצות שלנו מ-1 עד 4, כשמ-1 עד 4 אנחנו הולכים ומורידים את פעולות ההשחתה בהדרגה ומוסיפים העשרה סביבתית. אם נסתכל בקבוצה הראשונה, אפשר לראות שהתמותה סך הכול היא הכי גבוהה מבין ארבע הקבוצות שלנו ויש לנו ארבעה חזירונים שהיו להם נשיכות זנב משמעותיות, ובקבוצה הרביעית שבה לא קטמנו את הזנב והשיניים ונתנו העשרה סביבתית, התמותה הייתה יותר נמוכה ולא ראינו נשיכות זנב בכלל שוב חשוב לציין שזה עם העשרה סביבתית משמעותית ושמירה על צפיפות. הדבר האחרון שאני אראה לכם פה לגבי נושא פעולות ההשחתה זה שבנינו מודל כלכלי, האם זה כלכלי למשק בסדר גודל של 12,000 חזירים. אפשר לראות שעל פי המודל, הירידה בהוצאות היא למעלה מחצי מיליון ש"ח והרווח הכלכלי המשוער למגדל הוא למעלה ממיליון ש"ח לשנה, אז סך הכול נראה שזה כלכלי. שוב, חשוב לציין פה שמדובר על מגדל שעומד בתקנות, לא נכנסו פה דברים, כמו לצמצם דברים כדי להגיע לצפיפות המותרת או להכניס העשרה סביבתית, אלא נטו הורדת הפעולות לעומת תוספת של מה שצריך לעשות - - - כשאת עשית את החישוב הזה, זה לא כולל את החיסון במקום הסירוס? זה כולל כל שינוי שהיינו חייבים לעשות, שהוא לא חובה על פי התקנות. יצאנו מנקודת הנחה שכולם עומדים בתקנות, ובדקנו מה היה קורה אם עושים את השינוי הזה. סך כול המסקנות שלנו לגבי פעולות ההשחתה, שאם אנחנו לא עושים אותן ונותנים העשרה סביבתית משמעותית ועומדים בכל התנאים הסביבתיים של התקנות, אנחנו מקבלים משקל שחיטה גבוה יותר, תמותה נמוכה יותר, יש שיפור במצב הגופני של החזירים, בסך הכול האימפרוואק עבד בתור דחייה בבגרות המינית, שזאת הסיבה שמסרסים, ראינו גם סטרס נמוך יותר שלא הראיתי לכם, יש לנו בסך הכול חיסכון בכוח אדם, כי אין מי שצריך לעשות את הפעולות האלה, רווח כלכלי גבוה יותר עבור המגדל. החסרונות שאני חייבת לציין: קודם כל מבחינת כוח אדם אמנם צריך כוח אדם לחיסון עצמו, אבל עדיין זה פחות מאשר האנשים הדרושים לפעולות השחתה. אני כן חייבת לציין שמבחינת התגובה לחיסון, כן ראינו תגובה לחיסון באופן שהוא יותר גבוה ממה שמקובל לתכשיר. אנחנו מניחים שזה בגלל שהשכפול הגנטי במדינת ישראל הוא הרבה יותר קטן ממקומות אחרים ואז התגובה היא בעצימות גבוהה יותר. ראינו את זה בכ-10% מהחזירים, אבל חשוב לציין שזה אותו שגר. ברגע שחזיר אחד הגיב, גם האחים שלו הגיבו. זה לא אומר שאי-אפשר להשתמש בחיסון, זה פשוט אומר שצריך לתת את הדעת על הדבר הזה. אם נזריק לחזירים בלי להיות מוכנים לפתרון, הם מקבלים שוק אנפילקטי והם מתים, זה משהו שקרה במחקר. חשוב לציין שאף חזיר לא מת, כי הם קיבלו דקסמטזון, סטרואידים מידית לאחר שהתחילה התגובה ואנחנו הפרדנו את שאר החזירים, שלא יוכלו לפגוע בחזיר המפרכס, ואז כן התגברנו על זה. זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. אי-אפשר מחר שכולם יתחילו לחסן, כי אנחנו נראה קטסטרופה אם לא נשים לב לדבר הזה. באופן כללי, לאן מתקדמים מכאן? כמובן שההמלצה שלי לפחות היא לעשות החלטות שהן מבוקרות ומבוססות מדע ומתאימות למשק הישראלי. סך הכול נראה שכל השיפורים פה כן מתאימים ומבוססים. אנחנו כן מדברים על כיוון של ביטול פעולות ההשחתה האלה, חזירים שהם מאושרים וצמצום הריסון, כך שסך הכול נגדיל את הפוריות והיצרנות של בעלי החיים, מה שאומר שיהיו לנו פחות בעלי חיים במשקים, כי נוכל להחזיק פחות בעלי חיים שיתנו את אותה תפוקה והרווח של המגדלים יגדל, כך שיהיה להם שווה להשקיע עוד ברווחה. זה אמור להיות מצב של win-win. נראה לי שזה לטובת כולם, שרווחת החזירים תשתפר, כל עוד עושים את זה נכון. בהחלט. תודה רבה לד"ר ליאת מורגן. נפנה למשרד החקלאות, ד"ר תמיר גשן, ממלא

מנהל השירותים הווטרינאריים. אני אשמח אם קודם תסביר לנו מה גודל שוק גידול החזירים בישראל ולתת לנו איזושהי סקירה קצרה.

בישראל יש כ-20,000 חזירות אימהות ומדי שנה נמכרים בישראל 200,000 חזירים וחזירות למאכל אדם. השוק בישראל הוא שוק סגור. עקב החקיקה הישראלית, לא ניתן לייבא בשר חזיר, למעשה כל בשר לא כשר לא ניתן לייבוא מחו"ל, ולכן הצריכה מוגבלת אך ורק למה שמגודל לישראל. גם הגידול בישראל מוגבל ליישובים מסוימים לפי חוק החזיר שבאחריות משרד הפנים, והם היישובים היחידים, אלה בדרך כלל יישובים בצפון, מעיליא, פסוטה וכדומה. יש לי את הרשימה לפניי

כפר יאסיף, מעיליא,

גוש חלב ג'יש, עילבון ופסוטה, אבל אנחנו יודעים שיש בלהב ענף גדול. הענף היום הרבה יותר קטן, אם אני לא טועה 19 משקים 14 מתקנים אותי פה, 14 משקים פעילים כולל להב? 15 כולל להב וצריך להגיד שכאשר אנחנו מדברים על משקים, אנחנו מדברים על מן אינטגרציות או תאגידים שכוללים מספר אתרים באופן מעשי. בסך הכול הייצור מוגבל, 20,000 אימהות כ-200,000 חזירים שנשחטים בישראל. רוב החזירים נשחטים בבית מכירה במעיליא, בית מכירה קטן נוסף נמצא בקיבוץ להב, שנותן שירותי מכירה אך ורק לחזירים שגדלים בלהב. המחירים של בשר חזיר בישראל הם יחסית גבוהים לעולם, בגלל חוסר התחרות, וגם בגלל חוסר היעילות של המשקים הישראליים בהשוואה למשקים אחרים בעולם. ד"ר גשן, אני אשמח להבין ממך מה הפעולות שהמשרד ביצע מאז הדיווח לוועדה ביוני 2017 בכל הקשור למציאות חלופות שייתרו את הצורך בפעולות הפולשניות וגורמות הסבל האלה שאנחנו ראינו. אני רוצה לתת את זכות הדיבור לד"ר חן הניג, הממונה על פי חוק צער בעלי חיים ומנהלת האגף צער בעלי חיים,

מי שאחראית על תחום החזירים אצלנו, אילת שמואלי שתישא את כל הדברים שהכנו. קודם כל, אני נכנסתי לתפקיד רק השנה, אבל אני יכולה להעיד על מה שנעשה השנה בוודאות. המגדלים עצמם כבר הפנימו את הדברים מתוך אותו כנס שהיה להם, ולפחות שם הם הולכים ומשתפרים. הם השקיעו סכומים מאוד גבוהים. תיכף אילת תסביר לכם שפעולות הריסון הולכות ויורדות. לגבי הפסקת הסירוס, הצלחנו אחרי תקופה לא פשוטה ואל מול משרד הבריאות לאשר את אותו חיסון שדיברה עליו ד"ר ליאת מורגן. לפני חודש הוא אושר לשימוש בישראל. לפני כן זה היה היתר מיוחד ולא באישור. עכשיו זה מאושר לשימוש בישראל. אנחנו לא עצרנו בזה. בנוסף לזה, אנחנו מוצאים בימים אלה תמיכות, כלומר אנחנו נממן חלק מהפעולות כדי שהם ישתמשו בחומר הזה ולא יבצעו את הסירוס הכירורגי, כדי למנוע סירוס כירורגי ולהרגיל אותם גם להשתמש בדברים האלה. לראשונה שמגיעים מגדלים לפורום כאלה. אל תשכחו שהמגדלים האלה, רובם אינם דוברי עברית וקשה להם. פעם ראשונה שיש מגדל שנמצא כאן אתנו. מעבר לאיילת שתיכף תציג את הנתונים שלנו, אני חושבת שכדאי לתת מקום למגדלים לספר על ההשקעות, הדברים שהם עושים והקשיים איתם הם מתמודדים. אני מחזקת את דבריה של ליאת, צריך עדיין אנשי ממשק, לא אנשי רפואה, אלא אנשי ממשק שילוו אותם לממשק תקין. עם ממשק תקין, אתם רואים משקים שמבינים יותר, ככל שהממשק תקין יותר, צריך פחות פעולות השחתה. מאיפה אתם מצפים שיגיעו אותם אנשי ממשק? לא ממשרד החקלאות? אפשר ממשרד החקלאות, גם אפשר חיצוניים, אבל לא שירותים וטרינאריים. אני מייצגת את השירותים הווטרינרים כרגע. כפי שאמרה

יש חסם מאוד גדול בישראל זה הנושא של השוק המאוד קטן, מספר משקים מצומצם ומספר בעלי ידע קטן מצד אחד. מצד שני, אין עניין באקדמיה, למעט בשנים האחרונות, ולא במוסדות אחרים בקידום תחום החזירים, וזה דבר שנותן את אותותיו בין היתר גם ביכולת המשקים האלה להתפתח, להיבנות מחדש ולהתעדכן במבנים למה שנדרש במאה ה-21. אני רופאה וטרינרית באגף רווחת בעלי חיים. תחום החזירים הוא אחד התחומים שאני עוסקת בהם. בגדול אני עוסקת בעיקר בתחום האכיפה, כל האכיפה, ביקורות, אני מלווה את הרפרנטים שלנו. גם לקחתי על עצמי את התחום הזה כסוג של ריכוז, אבל אני אומר לכם איך אני באמת חושבת שאפשר לקדם את זה יותר. אתם רואים את המצגת אני אתחיל בנושא הריסון שהתחלנו לדבר עליו. אני מדברת כרגע על בדיקה של 12 משקים באזור אעבלין בלבד, אני לא מדברת על משקים אחרים שם יש את רוב הבעיות, שם צריך לתקן ושם צריך לדחוף ושם אני ממקדת את האנרגיה שלי ואת ההסברה כרגע. אני מצטטת מהתקנות את הגדרת

תאי הזרעה בתקנות נדרשים מבחינת הגודל שלהם להיות בדומה לתקנות האירופיות,

אני יכולה לומר שברוב המשקים שם אין בכלל תאי

זה קשור לממשק מאוד מאוד ישן ומיושן,

אין שם הרבה ריסון מצד אחד, ומצד שני זה לא כל כך טוב מבחינה ממשקית. יש שלושה משקים מתוך ה-12 שיש להם תאי הזרעה והם פועלים לפי התקנות. גם תאי ההזרעה עומדים מבחינת הגודל שלהם. זה מה שקורה

בסך הכול הם לא רבים,

אני לא אומרת שאי-אפשר לעשות את זה, אני פשוט אומרת שעם כל העובדה שאלה מעט משקים, זה דורש הרבה יותר זמן ממשקים רגילים ואני אסביר למה

זה לא חייב להיות רופא וטרינר,

משק, וכמובן עקב בצד אגודת. צריך לעשות פיקוח יותר צמוד של הלשכה הווטרינארית. האכיפה צריכה

שלושה הייתה לנו שיחה כבר עם שירות ההדרכה והמקצוע

חקלאי.

צריך שיהיה מישהו במשרה

כפי שאמרתי,

ותכנית כזאת תוגש על ידי שה"מ והשירותים

אני מקווה בשבועות הקרובים.

כל תיקון של תקנות דורש גם ביצוע של דוח RIA שיבדוק מול בעלי העניין, מול הציבור, את ההתאמה שדרושה לעניין התקנות, זאת אומרת איפה היינו ב-2015 ואיפה אנחנו היום, על מנת שהתקנות ישקפו את המצב שניתן

צוות מקצועי משותף למשרד החקלאות ולמשרד להגנת הסביבה,

אלא גם את ההיבטים הממשקיים שדובר עליהם. אחד הדברים שצוינו אז ולא קודמו היה ביצוע רפורמה בכל הענף הזה מבחינת

אחד הדברים שעלו זה גם הנושא של תקציבים.

אנחנו מדברים גם על תשתיות בתחום של רווחה, אבל גם בתחום שצוין פה קודם של ביוב וסילוק פסולת ופגרים. אלה דברים שהמשרד להגנת הסביבה הביא

צריך להחזיר לשולחן הדיונים מספר משרדים, גם את משרד הפנים, גם את משרד האוצר, כדי לקדם את זה. כדי שהלשכה המשפטית של משרד החקלאות תוכל ליישם איזשהו תיקון של התקנות האלה, נדרש קודם כל מיצוי של הדיון המקצועי בכל התחום הזה. נדרש לעשות פה דוח RIA חדש לפני תיקון של התקנות האלה. שאלת הבהרה, הרבה מהדברים שנדרש לשפר בתחום של ההעשרה ודברים כאלה דורשים הגדלה של מקום הגידול או עוד שטח? ראינו דוגמה של מגדל מהצפון שבתוך השטח שיש לו הוא מצליח אני מבינה שצריך רפורמה, כל המדינה הזאת צריכה רפורמה. אבל בינתיים, לפני שעושים את הרפורמה, האם בתנאים הנוכחיים מבחינת תקנות אתם יכולים לדאוג שלפחות הדברים המינימליים האלה יקרו? לעניין העשרה סביבתית, יש תקנה שעוסקת בהעשרה סביבתית, ומה שנדרש בהקשר הזה, וכפי שציינו פה גורמי המקצוע, זה ליווי, הדרכה, המשך הביקורות את שאלת לגבי האכיפה. התקנה שהיום קיימת מחייבת העשרה? בהחלט כן, בהחלט כן היא מחייבת העשרה.

היא לא נוקטת במילים "בסוג מסוים של העשרה", הוזכרו פה כמה אמצעים של העשרה. יש לנו גם נוהל שנתן כמה אופציות להעשרה. הוזכרו פה כמה אופציות. יש דברים שניתן להשתמש בהם בממשק הגידול הקיים, יש דברים שלא ניתן להשתמש בהם. גם השירותים הווטרינריים, במסגרת הביקורות שהם מבצעים, באים ובודקים ומציעים למגדל להחליף את אמצעי ההעשרה הקיימים, להתאים אותם. הדברים האלה הם גם תלויי ממשק, אבל גם דרושה לזה הרבה מאוד הדרכה, שזה מה שנעשה במסגרת הביקורות של השירותים הווטרינריים כרגע, וכפי שצוין, צריך גם הדרכה ברמה הממשקית, שזה באמצעות מדריך של שה"מ, שירות הדרכת המקצוע, שזה דבר שלא קיים היום במשרד, אין כזה תקן. כן, הבנו מד"ר גשן שאתם מבקשים. ברמה התשתיתית הוזכר הנושא של ריסון. כפי שציינה איילת, רואים שיפור מאז התקנות בהרבה מאוד משקים בתחום הזה, אבל צריך להביא בחשבון את סוג הגידול. מדובר בממשק גידול שהוא אינטנסיבי. גם באירופה רוב ממשק הגידול אינטנסיבי, אבל להבדיל, התשתיות פה מוגבלות. יש גם גידול רפד או טפחות. מאוד חשוב להבין שגם מבחינת הגנת הסביבה נדרשות תשתיות שיתאימו למערכות הביוב. המערכות שם הן מערכות ישנות. היו ניסיונות להעביר את כל הדבר הזה לנגב. זה דורש תיקון של החוק, זה דורש רפורמה. אלה דברים שלא קודמו מאז, ואולי עכשיו כן אפשר יהיה לקדם את זה עם הכנסת החדשה, עם הממשלה החדשה. אולי אפשר יהיה סוף סוף לקדם את הדברים האלה מחדש. תודה רבה לך. לעניין ההעשרה הסביבתית, זה נכון שהזכרתי שההעשרה הסביבתית האופטימלית היא רפד וקש, אבל אני חייבת לציין שיש היום תחליפים מספיק טובים להעשרה סביבתית משמעותית, שאפשר ליישם כבר מחר. מה שעשינו במחקר, ויש עוד משקים שכבר מיישמים את זה אפשר לשים קש בסלסלות, כך שהוא לא יגיע. האם שמעתם את זה שם במשרד החקלאות? זאת לא הייתה הערה למשרד החקלאות, אלא הערה למגדלים שזה כדאי להם ושווה להם ליישם את זה.

ארז מתנו לחיות לחיות, ואחרי זה טל נציגת משרד ראש הממשלה. אני מהמחלקה המשפטית של תנו לחיות לחיות.

כמו שאנחנו יודעים כבר הרבה זמן, אפשר לבצע את השינויים האלה, כלומר שהתקנות יכולות להשתנות בהתאם, וכל זה כמובן בהנחה שיש עמידה בתקנות כיום, דבר שאנחנו יודעים שלא לגמרי קורה בהרבה מאוד משקים. אנחנו לא רואים סיבה שהתקנות לא יבטאו את הצורך בהתאמה. כמובן שאם אין את הממשק המתאים וזה יגרום נזק לחזירים, אנחנו לא נרצה לעשות את זה, אבל אלה כן דברים שאפשר לעשות. אני מזכיר שהתקנות האלה הותקנו לפני חמש שנים והמשקים יודעים שהם צריכים לעמוד בתקנות האלה חמש שנים. העובדה שיש קבלה שהם לא עושים את זה במשך חמש שנים והיום מתחילים איתם שיח זה מאוד יפה, אבל זה לא סותר, כשמדובר באנשים שלא מבינים, כשמדובר באנשים שיתנגדו ולא יסכימו לציית לחוק ויסתירו, ואני לא יודע איך הם יסתירו את זה שאין העשרה במשק, אפילו אם הם יוכלו להסתיר חלק מהחזירים, איך הם יוכלו להסתיר שאין העשרה בחזירים שאנחנו כן רואים? איך הם יוכלו להיות מוכנים לדברים האלה, אם יהיו ביקורות פתע? אם יהיו סנקציות וקנסות מנהליים? לא יוציאו אף אחד מהעסק, אבל שהאנשים שמסרבים לעמוד בחוק ואנחנו רואים את זה לאורך שנים עם אנשים שניתנו להם הפתרונות, ששמעו הרבה מאוד רעיונות. היינו בקשר עם כמה משקים. אז אנחנו מכירים את מה שקורה שם וראינו, זאת התנגדות שהיא הרבה מעבר לשיח, והגישה הזאת שלפיה צריך להתאים את עצמנו למגדלים, לא צריך לתקן את התקנות, כי הם מסרבים לעמוד בתקנות כמו שהן היום, למרות שמשרד החקלאות לא ממש אוכף אותן. גם אם יש ביקורת, הבנתי שאולי לאחרונה יש טיפה יותר ביקורות, גם חלק מהדברים שראינו בשטח לא מופיעים בביקורות האלה, גם אין שום סנקציה, ולכן המגדלים יודעים שמדובר רק בהמלצות, והמגדלים גם אם זה משפר את היצרנות, הם לא בהכרח יסכימו לזה, הם לא בהכרח ירצו לשנות את שיטת הגידול שהם רגילים אליה במשך 30 שנה. זה בסדר שיש זמן שצריך לתקן, אבל אין סיבה לא לשנות את התקנות ולדרוש את הסטנדרטים והדברים שהם אפשריים, זה מה שצריך להיות. אנחנו רואים שמשרד החקלאות ממשיך לסרב לאכוף, וזה לא לגמרי ברור. אנחנו רואים שהמשרד להגנת הסביבה מציעים - - - אנחנו נפנה גם למשרד להגנת הסביבה ונבין את זה, כי יש גם השלכות סביבתיות מאוד גדולות. תודה ארז. אני מתנצלת, זמננו קצר. אני חושבת שנקודת המוצא, כמו שאנחנו אומרים פה הרבה פעמים, שדווקא בגלל שיש מיעוט משקים יותר קל לבדוק מה קורה במשקים האלה וגם יותר קל מבחינתי לאכוף את כל הנושא. אני ציינתי בוועדה הקודמת, שאנחנו מקיימים צוות בין-משרדי להעברת חוק צער בעלי חיים, וזה מאוד נוגע גם לדבר הזה.

ממרץ 2017 עד יולי 20' היו 10 ביקורות. אחד הדברים הכי חשובים שנעשו בנוגע לחזירים זאת חקירה סמויה שנעשתה בחזירייה בקיבוץ להב במשך ארבעה חודשים והממצאים הובאו כמובן לשירותים הווטרינרים, ולמרות דברים נוראיים שקרו שם, וגם אם תמיר גשן ואני לא נסכים הדבר הראשון שיצא מהחקירה הזו זה שלא רואים פה עבירות פליליות. באחת השיחות שלי עם אנשי יחידת הפיצו"ח, דיברנו גם על הנושא של להב ונאמר שצריכים להיות שם סלסלות עם קשים, למרות שכאשר צולם,

אני לא מדברת על כך שצולם במשך שבועיים, אני מדברת על כך שצולם במשך ארבעה חודשים. אנחנו מקבלים ממשרד החקלאות בנוגע להחלטת ועדת לוקר, 6.6 מיליון שקלים שמועברים למשרד החקלאות לאגף לזכויות בעלי חיים במטרה להטיב את מצבם של בעלי החיים. מאות אלפי שקלים ניתנו לחזיריות, וגם בוועדה אמרתי לד"ר חן הניג, ואני מאוד מעריכה אותה, שלא יישמע שלא, שעם כל הכבוד להוצאת כספים כל הזמן, בשורה התחתונה, למשרד החקלאות התפקיד הכי חשוב, שזה אומר אכיפה. אני מרגישה שעל אחת כמה וכמה במשקי החי האכיפה הזו לוקה בחסר ולא ניתנים שום קנסות מנהליים. עם כל הכבוד, להגיד: אנחנו לא מאמינים בקנסות, אנחנו מאמינים בחינוך אנחנו כולנו יודעים שאם לא נחגור חגורה ברכב, אנחנו נקבל קנס ואם ניגע בפלאפון, נקבע קנס, וזה הדבר שהכי מרתיע אותנו מלשחק בפלאפון בזמן נהיגה. כמו שתמיר אמר, יש פה 200,000 בעלי חיים, 200,000 חזירים. אנחנו יודעים שהתמותה במשקים האלה היא תמותה מאוד מאוד גדולה. אם אני לא טועה, לפני שנתיים הייתה שנה ש-70,000 חזירים מתו. אני חושבת שתנו לחיות לחיות עשו דווקא עבודה מאוד יפה בעניין הזה. כשמדברים פה על ריסון חזירות ועל סיום זמן הנקה, זה כל מה שקשור למשק החקלאי. החזירונים יונקים ארבעה חודשים, לא 28 יום, וכל הדברים שנעשים לבעלי החיים במשקים זו היא התעללות מוסדית, וההתעלות הזו היא במטרה למקסם כלכליות.

אני מאוד שמחה שהדוח שלך מראה את אחת מנקודות האור. במקרה הספציפי הזה אנחנו רואים שדווקא אותן פרקטיקות שהן יותר הומניות ופחות פוגעניות מעלות את הרווח. אני תיעדתי משקים במשך עשור. אני תמיד טוענת שחזירות ותרנגולות אלה בעלי החיים הכי מסכנים בתעשיית המזון מן החי. אנחנו מסתכלים על התמונות של הריסון, ואף אחד מאתנו לא היה רוצה להיות שם שעה. נכנסתי לחזיריות בפסוטה, באעבלין, בלהב. אני יכולה להגיד שכל הזמן רואים התנהגות אובססיבית וכפייתית של החזירות, התנהלות שמעידה על שגעת, אני לא חושבת שיש משהו אחר חוץ מזה. כל הזמן הן לועסות את הסורגים, ואנחנו גם יודעים שזו התנהגות שהן צריכות לבצע. אלה חיים מסכנים, עלובים. אני מאוד מאוד מקווה וזו עמדתי שחוק צער בעלי חיים כנראה צריך להיאכף במקום אחר, כי יש פה עניין כלכלי, שלא יכול ללכת בד בבד עם אכיפת חוק צער בעלי חיים. בעניין התקנות, עמדת המשרד שיש לתת את הדעת בסוגיית הריסון, ההשחתה והסירוס, כפי שהציגה ליאת מורגן, על ידי העשרה סביבתית והרחבת מרחב המחיה, כמו גם עניין הסירוס הכימי על פני הסירוס הכירורגי. נשמח מאוד לשמוע איזו אכיפה נעשתה מול חזיריות בשנים האחרונות מאז שהותקנו התקנות. בהיבט של גידול ברפד, המשרד מבצע פיקוח סביבתי בחזיריות בהיבט הסביבתי של השפכים. העמדה שלנו שניתן לגדל את החזירים על ידי שימוש בקש כדי לאפשר להם חיים נוחים וטובים יותר וגם זה תורם לספיחת נוזלים ופרש ולשיפור פליטת הריחות. ניתן לעשות זאת על ידי בורות שקיעה והפרדות מכניות, רשתות. יש אמצעים מקצועיים שניתן להשתמש בהם על ידי רפד לגידול

את די קטועה לנו. זה ידוע גם בעולם שמשקי החזירים הם בין הממשקים שיש להם השפעה סביבתית בין הקשות ביותר שיש. אנחנו מכירים את זה במקומות שזה נעשה בקנה מידה הרבה יותר גדול. תודה לך. ארגון אנימלס, הילה קרן, ואחריה נבקש התייחסות של משרד האוצר ואחר כך נעבור למגדלים. קודם כל תודה מיקי על הדיון החשוב הזה. שמענו כאן את משרד החקלאות, שממונה על האכיפה של חוק צער בעלי חיים, מסביר בהרבה תירוצים שבעצם אין צורך באכיפה. די ברור שהמשרד לא מעוניין לאכוף את חוק צער בעלי חיים. זה מאוד מצער. כבר הרבה שנים אנחנו אומרים, שהגיע הזמן להעביר את האכיפה לרשות אחרת. בוודאי שאני מסכימה לגמרי, שלצד אכיפה צריך גם הדרכה של המשקים. העובדה שאין הדרכה אחרי כמה וכמה שנים שהתקנות בתוקף, זה מחדל נוסף של המשרד. אני רוצה גם להתייחס לאמירה של ד"ר הניג על מתן תמיכה למגדלים. מה שנדרש כאן זה לא עוד כספים לתעשייה; מה שנדרש כאן זה תיקון של התקנות לחוק צער בעלי חיים. המחקר של ד"ר מורגן הראה, ששיפור ההגנה על בעלי חיים, שהימנעות מחיתוך של האיברים וצמצום של תקופת הריסון של החזירות, יכולים להביא יתרונות כלכליים לתעשייה, כך שלא ברורה לי האמירה לגבי מתן תמיכות לתעשייה. אולי גם אפשר לשאול באיזה סכומים מדובר ומה המקור התקציבי.

אוקי, תודה רבה לך.

גלעד קצב, הרפרנט של מים וחקלאות באגף התקציבים במשרד האוצר, בוקר טוב לך. אגב, בדיוק עכשיו הזכירו את התמיכות, אתה מכיר את התמיכות לענף דרך משרד החקלאות? תמיכות ייעודיות לענף החזירים? אני לא מכיר תמיכות ייעודיות ישירות לענף החזירים. אנחנו קיבלנו ממשרד החקלאות, במענה לשאלות שאנחנו הפנינו, שזה 600,000, אז אתה אומר שזה דרך תקציב משרד החקלאות? כן. בסדר. אני רוצה לשאול אותך מבחינת משרד האוצר, אנחנו מבינים שיש פה סוגיה לגבי שטח ומרחב מחייה של החזירים. האם נעשתה איזושהי עבודה במשרד האוצר לגבי תקציב שנדרש על מנת לשפר את רווחת החזירים ואת השטח, כדי שזה לא יהיה באותם תאים צפופים? לא, אנחנו לא מכירים איזושהי עבודה כזאת. אנחנו לא קיבלנו בקשה כזאת או אחרת בדיוני תקציב משרד החקלאות שהיו לגבי תמיכה כזאת. ככל שיהיו, אנחנו נשמח לדון בזה בדיוני התקציב, שיגיעו בקרוב אני מקווה. וסוגיית הרפורמה הגדולה שצריך, זה גם לא משהו שדנתם בו עד היום? זה לא עלה בדיונים. יש משהו שאתה רוצה להוסיף לנו לדיון? לאור המחקר החדש והחשוב שהציגו פה, במידה וירצו להשית רגולציה חדשה על מגדלי החזירים, אנחנו מציעים שלתהליך הזה יהיה תהליך RIA דרך משרד ראש הממשלה, תהליך מסודר שיבחן את ההשפעה של הרגולציה, את החלופות שלה ואת ההשפעות שלה. בשורה התחתונה הבנתי מליאת מורגן, ושמעתי את זה גם לפני כן

שהיא אומרת: אם היו עומדים בתקנות שקיימות מאז שנת 2015 מבחינת העשרה סביבתית והמרחב שהתקנות האלה קובעות, לא היה צריך לחתוך את הזנבות של החזירים ואת השיניים שלהם. אם היו מפעילים את הרכיב הזה שמאושר בישראל כבר שנים, לא היה צריך לסרס את החזירים, וגם היה רווח נוסף לתעשייה. מה שאנחנו שומעים ממשרד החקלאות זה: לא, אנחנו לא אוכפים את התקנות מ-2015, ולכן אנחנו לא נאסור את החיתוך של האיברים. להיפך, אנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת כדי לתת עוד סובסידיות לתעשייה; אנחנו נקצה תקציב ממשלתי למדריך עבור התעשייה, אנחנו ניתן כסף לתעשייה כדי לקנות את התרכיב. האנשים שעוסקים בגידול חזירים עושים הרבה מאוד כסף על הגב של החזירים האלה, והם צריכים לעמוד בחוק. התפקיד של משרד החקלאות הוא לאכוף את החוק, להטיל את הקנסות כשהם רואים הפרות, ולא לתת עוד תירוצים איך לנדב כסף שלנו, והבנתי שאולי זה גם בכלל מהתקציב הקטן והדל של צער בעלי חיים, מהכסף הזה לסבסד את התעשייה שמפרה את החוק. אני חושב שיש פה חוסר היגיון, יש פה עמדה מאוד ברורה מחקרית, שגם ידענו אותה בעבר, אבל נתנו הזדמנות למחקר חדש שרק אושש את העמדות האלה. נוכח הנתונים המדעיים האלה, אני רוצה לומר דבר מאוד פשוט, עולה מזה שהסירוס והחיתוך של הזנבות והריסון של האימהות, אין להם שום הצדקה, הם מנוגדים לחוק צער בעלי חיים, ומי שעושה אותם, דינו שלוש שנות מאסר. משרד החקלאות יכול לעגן את זה בתקנות. אם לא יעגנו את זה בתקנות, צריך יהיה לפעול בעניין הזה בדרך אחרת. יוסי, תודה רבה על הדברים הברורים האלה. אנחנו נעבור עכשיו לנציגי המגדלים. אנשי משרד החקלאות, אנחנו נחזור אליכם בסוף כדי לענות על כל השאלות שעולות. אני קיבלתי פה פנייה מאורן לזימי. אני ממשק מניה בצפון, אחד המשקים הגדולים. קודם כל אנחנו מתגאים בשיתוף פעולה שלנו עם כל ארגון שמנסה לשפר את המצב ולעזור לנו ולבעלי החיים לגדול בצורה יותר נוחה ופחות פוגענית. יש כמה דברים שכן רציתי להתייחס אליהם, קודם כל עניין כוח האדם. רציתי לציין פה נקודה מאוד חשובה, שהתייחס אליה גם ד"ר תמיר גשן. במדינת ישראל אין הכשרה בשום צורה ואופן. רוצים לגרום למצב אידיאלי, שגם נשמור על רווחת בעלי החיים וגם ניהנה מהפירות של זה ששמרנו על רווחת בעלי החיים בכך שנחסוך עלויות גידול וכדומה. כדי לבצע את זה, אנחנו צריכים הכשרה, אנשים שיכולים לתת מענה מקצועי. אתה מתכוון רק לנושא של החיסון למשל או בכלל? לא, לגבי אופן ניהול ממשק. יצא לי להסתובב הרבה במשקים באירופה ובעולם. מקובל שאנשים שיש להם ותק בענף החזירים, יודעים לנהל משקים ויודעים לנהל את הממשק כמו שצריך, אני לא מתייחס עכשיו לעניין הגודל, השטח והאדמה, אלא מדבר נטו על הכשרה. כשאני רציתי להביא לפה לארץ פתרונות מאירופה, זה כרוך בהעסקת עובדים מחוץ לארץ, כי אין פה הכשרה. רציתי להביא עובדים מאירופה שיכשירו את העובדים, בין אם אני מביא גורם דובר רוסית, כי יש לנו הרבה חבר'ה דוברי רוסית שעובדים אצלנו. אתה מנסה למצוא פתרונות יצירתיים כדי להתמודד עם הבעיה ולעמוד בתקנות. אכיפה או לא אכיפה, זאת שאלה של זמן, חייבים להתיישר לפי התקנות. אנחנו כל הזמן דחפנו למקום הזה, החל מהרגע הראשון שהתחיל התהליך הזה. מה לגבי הניסיון שלך להביא אנשי מקצוע?

צודקת, אני קצת ברחתי מהנקודה. במדינת ישראל להביא עובד זר זה אחד הדברים הכי קשים שיש. אבל הוא בא רק לתת הדרכה, משרד החקלאות לא מאפשר לך להביא מדריכים מחוץ לארץ? זה לתקופה קצרה, אתה לא מצפה שהוא יעבוד פה, נכון? יש לך מספיק עובדים. תבדקי את התנאים במדינת ישראל להבאת עובד זר מומחה, בין אם זה בחקלאות או בכל דבר אחר, אם את רוצה אותו פה למשך שנה. למה הוא צריך שנה כדי להדריך עובדים? במשק שלנו למשל יש כמה עשרות עובדים וכמה עשרות אלפי חזירים. ההדרכה היא תהליך ארוך. אדם שבא מחוץ לארץ, צריך לבקר את המשפחה שלו, הוא בא לשבועיים לישראל וחוזר לעוד שבועיים הביתה, יש איזשהו סידור. המדינה מכריחה אותי לשלם לו כפל של השכר הממוצע במשק, שזה אומר 20,000 שקל נטו בחודש, נטו, לפני שאני מסתכל על עלויות המעסיק. אני רוצה לפוצץ פה עוד בועה, עוד מיתוס. עו"ד וולפסון טרח להזכיר, שהמגדלים עושים הרבה כסף על הגב של החזירים, וד"ר תמיר גשן אמר שבמדינת ישראל מחיר החזיר יותר יקר ביחס לעולם. אני רוצה לפוצץ פה איזושהי בועה. זה מיתוס שהיה נכון והתפתח לאורך שנים לגבי הרווחיות של ענף החזירים, אבל המיתוס הזה כבר לא נכון. ענף החזירים בישראל חולה פיסית בהמון מחלות. החזיר כחיה הוא אינקובטור של וירוסים. במדינת ישראל, בגלל הצפיפות, בגלל התנאים ובגלל המצב הקיים, מבחינה רפואית הסטטוס הרפואי הוא לא טוב. הוא לא טוב במשקים אצל כל אחד ואחד מהמגדלים ביחס לאירופה. שזה מן הסתם גם פועל יוצא של התנאים שבהם הם גדלים, אנחנו מכירים את זה היטב. זה פועל יוצא של התנאים שהם גדלים, זה פועל יוצא של כוח האדם שזמין במדינת ישראל אצל המגדלים, זה פועל יוצא של החיסונים שזמינים, שיותר נכון לא זמינים. התמונה שמתקבלת היא שבסופו של דבר, אם אתה מגדל בצורה שהאזור נקי, שיש להם יותר מקום ושאתה לא נוקט בכל השיטות האלה, אתה גם מגדיל את הרווח שלך, זה win-win-win. לא לא, זה נשמע טוב על הנייר, זה באמת נשמע טוב על הנייר, אבל כדי ליישם מערכות שאפשר לעשות נגיד קש, למרות שמערכת הביוב שלנו לא יכולה לתמוך בקש וזה מצריך עלויות כמו עלויות של בורות שקיעה, או לחלופין להשית חוקים ותקנות של 2015 על משקים שנבנו ב-1970 נכון, יש עניין של הכסף ועל המגדל יש אחריות לעשות שיפורים, ואנחנו עושים את זה, משקיעים באמת מיליונים. אני חלק מהעניין הזה. אני מוצא את הגורמים באירופה שיבואו לפה וימכרו לנו את הטכנולוגיה. אני מזמין אתכם לראות במשק שלנו, איך אנחנו עושים בקרות אקלים לתוך יחידות אצלנו כדי שהחזירים בכל ימות השנה,

ירגישו נוח ונעים בתוך המבנה. אבל חשוב לי לציין שבמדינת ישראל בשר החזיר יותר יקר, אבל במדינת ישראל עולה למגדל הרבה יותר יקר לגדל את החזיר, הרבה יותר יקר. מעבר לזה, אין לנו פה את המעבדות, שיכולות לעשות את הסקרים האפידמיולוגיים למשקים. אין לנו פה פתרונות של חברות תערובת וכו', שיתנו את הערך המוסף בגידול. נכון, אתה עושה מחקר במשק להב שהוא בדרום, שהוא מנותק מהסביבה המיקרוביאלית שבה חיים רוב המגדלים במדינת ישראל, ואתה משליך את המחקר הזה על משקים שאין להם אח ורע בעולם באזור אעבלין. אין להם אח ורע, זה לא משהו שאתה יכול להגיד: אם המחקר תופס בלהב, סביר להניח שתופס גם באעבלין. אתה לא יכול להגיד את זה, עד שאתה לא בודק את זה. המיתוס של הכסף לא נכון כמו שתיאר עו"ד וולפסון. לטענתך אתם לא מתעשרים. לא רק שאנחנו לא מתעשרים, היום הוא שמאוד מאוד יקר לגדל בשר חזיר, מאוד יקר לגדל את החזיר ולהביאו למצב שהוא זמין לצרכן. המרוויחים היותר גדולים הם השלבים הבאים בשרשרת, אלה שעובדים מול הצרכן הסופי. המגדל עצמו נלחם על שקלים ועובדתית נסגרו משקים בשנים האחרונות. יש עובדות שיתמכו במה שאני אומר, ואם תרדי יותר לפרטים, תמצאי עוד. תודה רבה לך. יש עוד מישהו מהמגדלים שביקש לדבר?

אחראי על הגידול של קיבוץ להב.

דבריי בצורה מאוד פשוטה. כל מה שאמרו פה במשרד החקלאות והשירותים הווטרינריים, אני לגמרי מסכים איתם. הם ייצגו לגמרי את העמדה שלנו. לפני הקורונה העסקנו יועץ מחוץ לארץ.

אחד לתזונה, אחד לגנטיקה, אחד לרבייה וכן הלאה. ככה זה קורה באירופה בישראל לא, וזה דבר מאוד קשה.

אני חושב שצריך לתת לשירותים הווטרינריים עוד כלים, למצוא מחליף לד"ר שאול פוצי זאת תהיה התחלה טובה.

אנחנו חייבים להתכנס לקראת סיום.

ד"ר תמיר גשן, יחד אתך חן

זרק את הפגר בוודאי הסמוך,

בתחילת המאה ה-21 הוקם מתקן בעין המפרץ,

בהתחלה כל מגדל קיבל 800 שקל על כל פגר שהוא פינה,

על מנת לתמוך בה ולשנות את

שמענו ממשרד האוצר שהם לא יודעים בכלל על רפורמה כזאת ועל העלות שלה. זו עבודה שאתם עושים או שאתם צריכים לעבוד על זה עם משרד הפנים? איך עובד נושא שינוי התשתיות, הצורך בעוד שטחים? זה בטח לא תחת השירותים הווטרינריים. אני לא יודע אם עוסקים

לגבי התשתיות, כמו שציינו, יש פה גם עניין של מקום. הייתה הצעה בעבר.

זה משהו שצריך לבחון אותו מחדש, ולכן אולי צריך לגייס מחדש את כל הגורמים שהיו שותפים אז מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד האוצר באותה תקופה. זה דבר שצריך לחדש את הדיונים בו, הן לעניין הנושא של תמיכה, ביצוע רפורמה תשתיתית בענף הזה, והן לגבי הנושא של חוק איסור גידול חזיר, שכיום מגביל את התשתיות. הממשק היום הוא ממשק אינטנסיבי, הוא לא ממשק שמאפשר שינויי תשתית גדולים, ולכן הייתה איזושהי הצעה בזמנו להעביר את המשקים לאזור הדרום, גם מבחינת רווחת בעלי החיים וגם מבחינת צמצום הנזקים הסביבתיים. הדבר הזה צריך לעלות מחדש על שולחן הדיונים, כי זה משהו שהיה לפני, זה היה טרום התקנת התקנות, ולכן מעבר לזה אני לא יכולה להוסיף, אבל אני בהחלט מסכימה עם מה שנאמר כאן על ידי ד"ר גשן, שעל מנת שאנחנו נוכל לתקן את התקנות, אנחנו צריכים לבחון את הדברים בשטח. זה באמת מה שנעשה עכשיו וצריך גם להיעשות דוח RIA. לכן אי-אפשר לקפוץ מממצאי המחקר ישירות לתיקון התקנות. צריך לראות איך נעשה יישום המחקר בשטח כדי לתקן את התקנות, וזה ייעשה באמצעות דוח RIA. אני מאוד מודה לכולם. אנחנו ננסה לסכם את מה שהיה פה היום. אני מתנצלת בפני מי שלא דיבר, היו עוד מגדלים, אבל אני חושבת שכן ניתנה פה במה היום גם למגדלים ולכל הצדדים. אני קודם כל רוצה להודות לכל מי שהשתתף גם פיסית וגם דרך הזום. תודה לד"ר ליאת מורגן שהציגה בפני הוועדה את המחקר המקיף שהיא עשתה. אני חושבת שכולנו הבנו באופן ברור מהמחקר, שאפשר וצריך בענף החזירים להגביר את רווחת בעלי החיים. זה ברור לכולנו שזה win-win, כך גם נגביר את רווחת החזירים והחזירות וגם המגדלים יוכלו להרוויח יותר כסף, אין פה עניין של משמעות כלכלית מהבחינה הזאת, ולכן חייבים לקדם את הנושא הזה. רשמנו לעצמנו את הודעת מנהל השירותים הווטרינריים על כך שהם פנו להנהלת משרד החקלאות בדרישה לפתיחת תקן מדריך במשרה מלאה לי נראה שצריך להיות במשרה מלאה שיעסוק בהדרכה ממשקית למול המשקים שמגדלים חזירים בישראל. אנחנו נשמח לקבל תוך חודש עדכון משר החקלאות מה קורה לגבי התקן הזה. רשמנו את תשובת משרד החקלאות לגבי הכוונה להקצות סכום של 600,000 שקלים לתמיכות ישירות. אני חושבת שברור לנו איפה המקומות שצריך את התמיכות האלה, אבל אני לא בטוחה שהמקור של התמיכות האלה צריך להיות בכסף של רווחת בעלי חיים. יש לנו מספיק דברים שאנחנו צריכים אותם לרווחת בעלי חיים, מאשר שזה ילך למשקים שמגדלים בעלי חיים בסבל. וגם התקציב לניסוי על הפטמים בכלובים יוצא מאותו מקום. זה אותו היגיון עקום, אני מצטערת מאוד.

אז אנחנו נשמח לקבל פירוט, למה אתם חושבים שהכסף הזה צריך לבוא משם. תקציב משרד החקלאות הוא תקציב גדול. רשמנו לעצמנו את הודעת נציג אגף התקציבים במשרד האוצר. לפי העמדה שלהם טופס הרגולציה אותו טופס RIA שדרוש לשם תיקון התקנות, יתכלל אותו משרד ראש הממשלה. אנחנו מבקשים תוך חודש לקבל התייחסות של משרד ראש הממשלה גם לדבר הזה. לצד הכשרת העבודה, אנחנו הבנו שזה חשוב מאוד, ועבודה משותפת עם ממשקים אגב, אומרת פה יעל ארקין, שהיא תשמח לקבל הזמנה לבקר במשק מניה אצל אורן לזימי. אין שום סיבה שלא לקדם את תיקון התקנות, שמתעכבות כבר שלוש שנים. נשמח לבקש ממשרד החקלאות להבהיר תוך חודשיים איפה עומדים עם ניסוח התקנות הקיימות. אני מאוד מודה לכל מי שהיה כאן היום.

הישיבה ננעלה בשעה 11:04.